בוקר טוב,

י"ז בטבת התשפ"ב, 12 בדצמבר 2021, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה,

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ביחס להגבלת היציאה

אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר מקרים מרוצפים גם בקהילה, שללא ספק ישפיעו על ההסתכלות שלנו על הערכת

אנחנו כמובן כל יום עושים הערכת מצב מחודשת על תמונת התחלואה גם בארץ וגם בעולם בשביל לבחון איפה אנחנו עומדים ביחס למדינות אחרות.

אדוני היושב-ראש,

שהיא סגירת השמיים. אבל כשיסגרו

גם האנשים, ויקבלו את כספם חזרה. עכשיו אתה מכניס עוד 9 מדינות, שלשום 7 מדינות, לפני זה עוד כמה

אני אמשיך כל יום להעלות את הנושא הזה כי זה נושא שהוא חשוב לאזרחים. האזרחים שילמו ממיטב כספם. חלקם כבר מתכננים את החופשות האלה חודשים על גבי

אני הבנתי שאיסור היציאה הוא על אזרחי ישראל.

אם אני ישראלי ואנגלי,

בעייתי.

לא פה להתווכח על הרחבת הרשימות האדומות - - - זה סירוב בטעות ויש גם על זה אפשרות

ששם כמובן מדובר בהרבה מאוד סטייטים. דיברנו על הקושי הזה כבר בוועדה הקודמת. זה נכון לא רק לגבי ארצות הברית, גם מדינות אחרות כמו רוסיה,

להגבלת יציאה יש משמעות אדירה על זכויות של אזרחים במדינת

אני חושבת שהכי נכון שוועדת החריגים, רשות ההגירה והאוכלוסין, יתייחסו לזה. אני רק אגיד שיציאה למקום מגורים קבוע מופיע כקריטריון אוטומטי לאישור. אגב, גם

אבל המספרים מדברים בעד עצמם. להבנתי, יש פה עניין שהוא מעבר לחוק. החוק

הכלל שלכם של 90 יום הוא הגיוני כאשר מישהו עובר למקום מגורים חדש. אז הוא צריך לשכנע

חשוב לנו כמערכת בריאות להתארגן, חשוב לנו כמדינה להתארגן, חשוב לכל מי שעוסק בתחום כדי להבין יותר טוב מה סוג הזיהום

לגבי ועדות

אני שומע פה שנאמר גם שיו"ר הוועדה ועוד חברים פה מצטרפים ואומרים שכדאי להסדיר את נושא הפיצוי, אבל זה לא מוסדר. אנחנו לא הגענו

ואמרתי גם שבוע שעבר, אנחנו מטה אזרחי,

אנחנו פועלים למען האזרחים. בשבוע שעבר ביקשנו להחריג את המחוסנים מאיסור הנסיעה מהסיבה הפשוטה שרמת הסיכון הנשקפת מהמחוסנים למערכת נמוכה משמעותית ממי שלא

ל המחוסנים לא ניתן להסתפק באמצעים מידתיים יותר של בידוד

מבקש, חברים, שתשאלו את עצמכם לאחר מכן האם התשובה שקיבלתם מספקת. רק נקודה שאמנון שמואלי אמר קודם וחשוב שזה יהיה רשום גם בפרוטוקול מבחינת התקנות שיהיה ברור

גם בגלל חוסר האפקטיביות והפגיעה הנרחבת שיש לזה בעניינים כלכליים וגם מפני החשש להסתרת נתונים

אני מזכירה שמדובר על כניסה ויציאה מהארץ באזרחים. זו זכות חוקתית שמעוגנת במעט הזכויות המעוגנות בחוקי היסוד שלנו. סגירה הרמטית כזאת היא פגיעה מאוד מאוד

מכריזה הממשלה לאמור: תיקון התוספת בהכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

במקום פרט (3א) יבוא: "(3א) איטליה, (3ב) אירלנד," אחרי פרט (4) יבוא: "(4א) ארצות הברית,"; אחרי פרט